אני חייבת להגיד לכם שההדמיות שאני ראיתי מאוד הרשימו אותי. השאלה עכשיו, בואו נראה איפה אנחנו רוצים להקים את הדבר היפה שהכינו בעמיגור, האם באמת התחושה של התושבים שצריכים לעבור לכאן לגור מוצדקת,